בוקר טוב, אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

מערכת ההשכלה הגבוהה ושכר הלימוד בשל התפשטות נגיף הקורונה.

מערכת הבנקים אישרה לאנשים משכנתאות באחוזים מסוימים,

אנשים על סמך זה חתמו חוזה, על סמך זה הלכו ורכשו דירה.

העלו באופן משמעותי את הריביות. לעניין הזה

שישה מיליארד שקל הלוואות למי שלא צריך זו לא חוכמה.

לא אחד ולא שני בעלי עסקים שדיברו איתי, אמרו לי: "ביקשנו את ההלוואה, קיבלנו,

יש הצעת חוק של חבר הכנסת קרעי.

חבר הכנסת ניסנקורן צריך לכנס את הוועדה לדיון על פטור מחובת הנחה.

נוצר פה אי שוויון שמעמיק את הפערים האקדמיים. כל הרעיון הוא לייצר את המוביליות. האוכלוסייה שנפגעה פה היא לא רק מהשכבות החלשות, היא גם ממעמד הביניים,

זו לא רק קבוצת אליטה קטנה, זה עם ישראל. כשכל עם ישראל נמצא שם, אנחנו צריכים לדעת לדאוג גם לשכבות החלשות וגם למעמד הביניים.

יש לך מושג מה שיעור הסטודנטים שעבדו ונאלצו לצאת לחל"ת או פוטרו? אנחנו מתבססים על מה שהלשכה

הדבר הזה הולך לסייע לחלק גדול מהסטודנטים שמתקשים, הכל כדי למנוע נשירה. אנחנו לא צריכים את הוועדה,

וגם לא את שלומי כדי שנעלה לראש סדר העדיפות שלנו את הסטודנטים. בסוף זאת העתודה של שוק העבודה. כל פעילות מערכת ההשכלה גבוהה מכוונת כדי שהסטודנטים יקבלו את מה שהם זקוקים לו, כדי שהם יקבלו את ההשכלה הכי טובה

אפשר להציע למשרד החינוך שבמצב בו מפצלים כיתות למספר ילדים קטן להסתייע באותם סטודנטים,

במאבק הגדול שהיה ב-2007 או ב-2008 המירו מבחנים

הנושא של הסטודנטים הוא

אני חושב שזה מצב מאוד

פוגעני.

מקווה שהוועדה הזאת תצליח לעשות משהו בנושא. אנחנו רואים שהאוניברסיטאות לא באמת מספקות מענה הוגן שמאפשר לסטודנטים לנשום

העניין של המענקים לא מספק, הוא לא הוגן, כי הסטודנטים לא מגיעים בפועל ובאופן פיזי לאוניברסיטאות. צריך שתהיה הקלה בין 20% ל-30% בשכר הלימוד. אנחנו יודעים שבאוניברסיטת תל אביב המעונות לא מופעלים על ידי

לאחר ששאלתי אותו על הנושא הזה, היועץ שלו התקשר אלי ומסר לי כמה נתונים לגבי קרנות הסיוע וההלוואות. אמרתי לו שהסטודנטים בשטח לא מרגישים את זה. עובדה

גם בחינות הקבלה השונות תקועות,

האנשים האלה לא יודעים מה לעשות. יש אלפים שנדחו הבחינות שלהם, הם לא יודעים אם הם ייכנסו לאוניברסיטאות.

הרבה מקצועות שבשביל להתקבל אליהם צריך לעשות את הפסיכומטרי בתאריך x

את אומרת כרגע שזה בכלל לא בתחום האחריות שלך.

לא אמרתי לכם לממן, לא אמרתי לכם מה הפתרון, אמרתי לכם

המשבר הזה התחיל מאמצע מרץ. כרגע אנחנו נמצאים ב-3 במאי. מה היעד שלכם, או שאתם אומרים "אין בעיה

קרן הלוואות ומענקים פותרת את הבעיה.

אתם אמורים לראות את התמונה הכוללת: כלל מערכי הסיוע של קרנות ההלוואות לסטודנטים היא x כסף, מתוכם

אתה יודע להגיד את הסכומים? כל מוסד מפעיל מערך. אתה יכול לשאול את התאחדות הסטודנטים אם הם מכירים נתונים אחרים.